אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום חמישי, ו' בתשרי תשפ"א - 24 לספטמבר 2020. יש לנו בקשה של יושב-ראש הכנסת לקבוע ישיבת כנסת נוספת היום,

מדובר בתיקון לחוק שהכנסת אישרה בסוף חודש יולי - חוק שמקנה מגוון רחב של סמכויות להתמודד עם הנגיף

מכוח הסמכויות שיש לה כיום,

רוצים לאפשר מגבלות גם על היציאה לצורך הפגנה מגבלות שלא ניתן ליישם אותן כעת. המגבלות המוצעות

הוא מאפשר כל מיני דברים, אבל הוא לא מאפשר להגיד לאדם: אל תיסע מחיפה לירושלים לצורך הפגנה. חבר הכנסת סעדי כיוון לסעיפים 7(1) ו-7(2), לכך שאפשר לקבוע הגבלות על הפגנות, ובלבד שלא יימנעו ההפגנות. עדיין יש לממשלה סמכות לקבוע הגבלות על הפגנות. מה שאת מחדדת, אם אני מבין נכון מהצעת החוק שאתם מביאים אלינו, שההגבלה תהיה על עצם היציאה מהעיר. ההגבלה עכשיו היא 1,000 מטרים, בסגר הקודם היא הייתה 100 מטרים. נכון, זה מה שהצעת החוק הזאת מאפשרת. צריך חוק בשביל למנוע הפגנות? בשביל זה צריך חוק? בשביל זה מביאים אותנו בהליך מזורז של חקיקה קריאה ראשונה,

יש מצב חירום במדינה. צריך למנוע את זה. הממשלה החליטה אתמול על סגר מלא שיתחיל מחר ב-14:00 כפוף,

לאישור החוק,

הממשלה החליטה אתמול על סגר מלא. לצורך הסגר הזה היא מתקינה תקנות. סט אחד של תקנות כבר הותקן אתמול מכוח החוק הקיים והועבר לוועדת חוקה, סט נוסף של תקנות על הגבלת מקומות עבודה אמור להגיע לוועדה. החוק הזה הוא רובד נוסף בתוך המהלך הזה. החוק הזה מדבר על הגבלה של מקסימום שבעה ימים. רק על הפגנות. התקנות שיותקנו מכוח התיקון הזה, אם הוא יחוקק, יהיו מוגבלות לשבעה ימים בכל פעם. הוא קובע מצב חירום מיוחד. איך מכריזים על שבועיים? מכוח הסמכויות היום. השבעה ימים הם החלטת ממשלה,

הם רוצים להאריך את זה, אבל יכול להיות שהם יסתפקו בשבוע. איך הממשלה החליטה על איסור הפגנות לשבועיים? אין החלטה כזאת.

לא יכולה

הפגנות, כי עדיין אין לה סמכות כזאת בחוק. ההחלטה כרגע על הסגר היא על דברים שהממשלה מוסמכת להתקין מכוח התקנות - סגירת מקומות עבודה, סגירת מערכת החינוך שכבר סגורה. אחרי שהחוק יאושר, בהנחה שהוא יאושר, הממשלה תקבל את ההחלטות הנוספות מכוחו שיהיו מוגבלות לשבעה ימים. דיברת על זה שהתיקון הזה עוסק בליבת הזכויות. רציתי את ההתייחסות שלך לגבי התהליך שאנחנו נמצאים בתוכו. יש פה תהליך מוטרף לחלוטין. החוק הזה הגיע לפני חצי שעה לעיונינו. מדובר על מצב תחלואה שדרושה חוות דעת מקצועית-רפואית. אם זה המצב הרפואי, כיצד אפשר להתפלל בבתי הכנסת לפי המתווה הישן שאושר ביום חמישי האחרון, כולל במקום סגור? אני מבין שיש בעיה עם ההתקהלות, אבל מדוע לא הוספתם סעיף שמאפשר הפגנה באמצעות כלי רכב, הפגנה על ידי יציאה מתחום ה-1,000 מטר ללא התקהלויות? מדוע לא הכנסתם את זה?

לא מייצרים שסתום לדבר, אנחנו נקבל פה אירוע שאף אחד מאיתנו לא רוצה לראות אותו. האירוע הזה כבר התרחש. מדוע אין אפשרות לממש את יכולת ההפגנה בדרך אחרת שהיא איננה התקהלות? יש דרכים כאלו, ונתתי רק אחת מהן כדוגמה. זאת שאלה שידונו בה כשידונו בפרטיו של החוק בוועדת חוקה. זאת שאלה שבוודאי יהיה צריך ללבן אותה. זה כבר ליבון לגופו של החוק על האיזונים והשיקולים שבתוכו. יש רצון של הממשלה לזרז את החקיקה ככל

הכבוד לוועדת חוקה שאני חלק ממנה, זאת לא שאלה לוועדת חוקה, זאת שאלה אל הממשלה שמציגה את החוק הזה. האם יש חוות דעת אפידמיולוגית שאומרת שאפשר להתפלל בבתי כנסת ביום כיפור בתוך מתחם סגור? האם יש חוות דעת שמאשרת את הדבר הזה? צריכה להיות הכרזה מקצועית-אפידמיולוגית לעניין הזה. מתווה התפילות מעוגן בתקנות שכבר אושרו בוועדת חוקה. משרד הבריאות הוא זה שהגיש את המתווה שאושר בתקנות, הוא זה שעמד מאחוריו מקצועית ובריאותית. אם יש שאלות נוספות על המתווה מאז שאושר תמיד אפשר לשאול אותן, אבל זה מתווה שמשרד הבריאות הביא אותו לאישור הממשלה והממשלה הביאה אותו לאישור בכנסת. האם ראיתם חוות דעת רפואית-אפידמיולוגית שמאפשרת את החוק הזה, שאומרת: כן, זה המצב שצריך להיות מבחינה רפואית? האם מבחינה רפואית אתם סומכים את ידכם על העניין הזה? האם קיבלתם חוות דעת שאומרת: זה המתווה הרפואי הנכון? החוק מחייב חוות דעת כתובה. החוק הנוכחי הוא חוק מסמיך. כדי ליישם אותו מתחייבת חוות דעת כזאת, אתה צודק לחלוטין. האם יש חוות דעת כזאת על עצם יצירת הסמכות?

החוק כרגע הוא חוק מסמיך, הוא לא חוק שקובע עכשיו ששבעה ימים יהיה אסור להפגין בשום דרך. יש פה מעקף של הכנסת, של הגוף המחוקק, של הריבון. מה הממשלה אומרת? כאילו יש חוות דעת כזאת. מדוע זה כך? החוק אומר שאם הממשלה רוצה למנוע הפגנות היא צריכה לבקש חוות דעת רפואית. היא לא מבקשת את זה אפריורית.

הסעיף אומר שאם החוק הזה עובר, יראו את זה כאילו הוכרז המצב הזה. באיזה סעיף זה כתוב? זה אכן כתוב. גם אם החוק יחוקק בצורה הזאת כך שתהיה הכרזה לשבעה ימים, עדיין צריך יהיה להתקין תקנות שאותן יהיה צריך לתמוך בנתונים רפואיים. מה שאומר חבר הכנסת סגלוביץ'

שאם אנחנו מאשרים את החוק, זה כאילו ראינו חוות דעת אפידמיולוגית כזאת. אולי הדרישה הבסיסית היא שלצד החוק תצורף חוות דעת רפואית שאומרת שעם תחילתו של החוק תהיה חוות דעת רפואית. לא מאשרים את החוק עכשיו. הבקשה הזאת היא הקדמת הדיון בחוק הזה. מה אומר חבר הכנסת סגלוביץ'? שאם רוצים לדון בחוק הזה היום, אם רוצים שהוא יתקבל היום, צריכה להיות לצד זה חוות דעת. אני מבינה את הבקשה ואת האמירה, אני אעביר את זה הלאה. יעל, בסעיף 7 לחוק הקיים יש אפשרות להגביל הפגנות כמו שיש אפשרות להגביל תפילות. אמרנו שבתפילות במרחב הפתוח מותר עד 20 איש. אם תפילות והפגנות לא יימנעו אלא רק יוכלו להיות מוגבלות, בשביל מה אנחנו צריכים את כל הטרלול הזה? אם מותר לנו לומר שהפגנה יכולה להיות עד 20 אנשים בלבד במרחב הפתוח, מה אכפת לי שיצאו לאן שהם רוצים? כמו שתפילות אנחנו מגבילים, כך גם הפגנות. איך היועץ המשפטי לממשלה עשה את ההפרדה הזאת כשאנחנו בחוק לא עשינו את ההפרדה הזאת? אנחנו הכנסנו בכפיפה אחת הפגנות ותפילות. יש בחוק הפרדה מסוימת בין הפגנות לתפילות. אתה צודק לגבי סעיף 7(2) לחוק, אבל בסעיף 7(1) לחוק יש הבחנה בין השניים. בסעיף 7(1) לחוק, שמונה את הדברים שמאפשרים יציאה מהבית, לא מנויה היציאה לתפילה. כבר היינו במצב שאסור היה לצאת מפתח הבית לתפילה. אין את המניעה הזאת לגבי הפגנה. החוק הקיים לא שם את שני הדברים באותו רף. סעיף 7(2) מאפשר לקבוע תנאים. בתקנות שמונחות בוועדת חוקה מהבוקר יש שימוש בסמכות הזאת לצורך קביעת תנאים. ההבחנה היא רק לגבי יציאה. לגבי הפעילות עצמה אין שום הבחנה. את התפילה הגבלנו ל-20 אנשים בלבד גם בלי מספר קפסולות.

אי אפשר את אותו דבר להגיד לגבי הפגנה? למה עכשיו אנחנו דנים בכל זה? מכיוון שהם רוצים לשקול את הקדמת הדיון. קרעי אומר שאם החוק היום מאפשר הגבלת הפגנות, אז החוק של עכשיו מיותר ולא צריך להקדים את הדיון שלו. את ההגבלה על ההפגנות הם לא נתנו בחוק הגדול. חברת הכנסת מארק, את אומרת דבר לא נכון. בסעיף 7(1) ו-7(2) לחוק יש הגבלה על הפגנות. מה שקבע היועץ המשפטי זה שאי אפשר למנוע הפגנות.

גם החוק לא מונע, הוא רק מונע את האפשרות לעבור מעיר לעיר, ואומר שאת ההפגנה תעשי מתחת לבית שלך. כמו שהגבלנו תפילות ל-20 אנשים בלבד, כך גם את ההפגנות אנחנו יכולים להגביל לפי החוק היום. אני לא מבין למה היועץ המשפטי רוצה לעשות הבחנה כשאנחנו, המחוקקים, לא הבחנו לגבי אופי הפעילות, אמרנו שתפילה או הפגנה זה אותו דבר.

קשור לעוצמה של זכויות היסוד. כתוב שאפשר לקבוע תנאים לעניין קיום הפגנה, אבל הפרשנות שבה הדברים יושמו היו כאלה שאפשרו את ההפגנות בסדרי גודל משמעותיים. כל זה עניין של פרשנות. התיקון המוצע יאפשר מגבלות שהיום אי אפשר להגיע אליהן. כשאתה קובע תנאים במרחב הציבורי, אתה צריך לאפשר תנאים שיאפשרו את קיומה של ההפגנה. תפילה אפשר, בדת היהודית לפחות, לקיים עם 10 גברים. הפגנה שונה באופי שלה. בקיצור, זאת רק פרשנות. הסעיף היום אומר: תקבעו תנאים שיאפשרו את קיום ההפגנה. אפשר היום לקבוע תנאים, אבל החוק המוצע יאפשר יותר מזה. האם בחוק הזה יש שינוי בנושא בתי הכנסת, או שכל החוק שאנחנו דנים בו הוא רק בנושא הפגנות? החוק הוא לא רק בנושא הפגנות. כדי להכריז על מצב חירום מיוחד המדינה צריכה להיות במצב של סגר מלא. סגר מלא משליך על המון דברים. אין פה הוראה ספציפית שנוגעת לבתי כנסת או תפילות. כל השינויים בנושא בתי הכנסת הם רק בתקנות שהוגשו לוועדת חוקה? נכון, שמונחות בפני הוועדה. וזה שהחליטו שתפילה במקום סגור זאת עבירה פלילית,

את זה אפשר לעשות היום מכוח החוק ללא צורך בתיקון. התיקון הזה לא חל על זה.

התיקון הזה יתקבל, אז להבא כשירצו לעשות כל מיני הגבלות על הפגנות זה יהיה רק אם יהיה מצב של סגר מלא?

זה אמור להיות הפוך: שרק אם יש מצב של סגר מלא, תקום הצדקה גם להגביל הפגנות.

אז אפשר יהיה לעשות הגבלות שאומרות שאסור לך לצאת מהעיר שלך, שמותר להפגין רק 1,000 מטר מהבית שלך. אם פותחים חלק מהמשק, חלק מהמגזר העסקי, ההפגנות חוזרות להיות כמו שהיו קודם, עם הגבלות אחרות שאפשר לקבוע אותן בתקנות.

אנחנו נגיש הסתייגויות, אנחנו נילחם על זה. עכשיו אנחנו רואים תקנות שמותקנות מכוח השינוי שרוצים לעשות אם החוק הזה יאושר, אבל לכאורה מחר בבוקר אפשר לעשות תקנות הרבה יותר דרקוניות, וגם שם אין הגבלה ואין אמירה לגבי תנאים רפואיים או משפטיים. הממשלה בסוף יכולה להחליט מה שהיא רוצה. אני עדיין מחכה

לא היינו מגיעים לסגר מלא אם לא הייתם מסכנים את בריאות הציבור,

הסיבה היא כמה אלפי מפגינים? כן, בוודאי. כשאנשים בבית רואים אותם, אז הם

זה היה עם המילואימניקים, וזה היה כשהפגנו עם הסטודנטים נגד ממשלת אולמרט. אבל

עכשיו מגיפה משתוללת.

תאמין לי, המפגינים לא היו

יש כבר עכשיו אפשרות לעשות הגבלות על ההפגנות, לא היה צריך את החוק הזה. עצם זה שמביאים את החוק הזה מראה על חולשה ועל חוסר אמון של האזרחים בממשלה. רק ביום חמישי שעבר

ולכן שבוע קודם לא היה סגר ב"ערים אדומות" כי היה לחץ של מפלגות חרדיות. יש את הלחץ הקבוע שמשנה כאן דברים. אין שום קשר בין מאבק במגיפה לבין החוק שמובא

מישהו מכם ציפה ל-7,000 נדבקים? המצב הזה יימשך ככל שאנחנו מתקרבים לינואר. מדובר בהחלטות פוליטיות פרופר. תביאו לי חוות דעת מקצועית אחת.

הפרויקטור אמר: המלצתי על סגר חלקי,

חבר'ה, אני מציעה פה

האנרכיסטים שרוצים לעשות אנרכיה במדינה ולהביא את הכל למצב שיהיה פה כאוס אחד שלם,

ויתרנו על בתי כנסת, למרות שיום כיפור זה היום הכי קדוש לעם ישראל, למדינת ישראל וליהודים. אל תשכחו שאנשים בשואה התפללו במחתרת. עכשיו אנחנו מונעים מאנשים

זה נכון שיהיה פה נזק למשק מבחינה כלכלית,

אבל אני מסתכלת על בריאות הציבור ועל ערך החיים כערך

אני לא זוכר אי פעם שלא הייתי ביום כיפור בבית כנסת. השנה אני לא אלך לבית כנסת, למרות שאצלנו יש בסך הכל 20 אנשים, בגלל שאני חושב שצריך למנוע כל התקהלות שהיא לא הכרחית.

אם שלושת רבעי מהציבור היה מקפיד על מסכות, חלק גדול מהבעיה, אני חושב,

לפני 47 שנים פרצה לחיינו מלחמת יום הכיפורים, מלחמה שהייתה איום קיומי. במלחמה הזאת, למי שלא מכיר אותה, האמון בהנהגה המדינית והצבאית היה עוד יותר נמוך ממה שהוא היום. לא היו ויכוחים עד כמה האמון הוא כל כך נמוך, עד כמה אנחנו חושבים שמי שניהל את המדינה עשה בה מחדל ענקי. המחדל הזה היה קיומי.

אז שקודם נילחם על הבית, רק אחרי המלחמה נסגור

עמדנו בזה במלחמה שהיו בה קרוב ל-2,700 הרוגים ויותר מ-7,500 פצועים - רבע מההרוגים היו קצינים. אני מציע שגם במצב הנוכחי, כשהאיום הוא לא קיומי אלא איום על הלכידות של החברה הישראלית, וזה בסדר גמור להתווכח, זה בסדר גמור להפגין, צריך קודם כל להילחם על הבריאות שלנו, על הבריאות של החברה הישראלית. מי בעד בקשת יושב-ראש הכנסת לקבוע ישיבת כנסת נוספת היום, יום חמישי, 24 בספטמבר, ו' בתשרי התשפ"א, ירים את ידו? מי נגד? הצבעה בעד, 6 נגד, 4 נמנעים, אין אושר. הבקשה התקבלה. מי בעד בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התשפ"א, ירים את ידו?

נגד?

בעד, 6 נגד, 4 נמנעים, אין אושר. הבקשה אושרה.

בעוד חצי שעה, ב-15:55 נתכנס להצביע על הרביזיה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:30.